ברוכים הבאים לוועדת הבריאות. היום ה-28.12.2921 למניינם, כ"ד בטבת התשפ"ב. הצעה לדיון מהיר שיזמו חבר הכנסת סימון דוידסון וחבר הכנסת יבגני סובה

השלמת הסדרת מקצוע כירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור. אנחנו קיבלנו